יש לנו הצעה להסדיר ולהבהיר את העניין הזה כך שתהיה חלוקה ברורה. הוועדה לתיאום תשתיות מוסמכת לדון בסכסוך בין גופי תשתית והיא ערכאה מעין שיפוטית, לעומת